דיון מהיר בנושא: פיטורי עובדים במפעל פרי גליל בחצור הגלילית. את הדיון יזמו חברי הכנסת משה גפני ומשה ארבל. משה גפני, בבקשה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הנושא של פרי גליל היה כאן בוועדה די הרבה זמן. פרי גליל זה מפעל עוגן בחצור הגלילית, הוא מפעל שמעסיק מאות עובדים, כשחלקם הגדול הם תושבי חצור הגלילית, חלקם מהכפרים בסביבה. היה ברור לחלוטין שאם המפעל הזה ייסגר, והוא היה בסכנת סגירה, יהיה נזק בל יתואר גם לחצור הגלילית וגם לעובדים רבים שמועסקים במפעל הזה. היה ויכוח מאוד קשה בין ועדת הכספים, ביני לבין שרים בממשלה דאז, כשאני טענתי שצריך לסייע להם. היה מדובר על משהו בסביבות 10,11 מיליון. הייתה הצדקה להעביר להם את הכסף. היו שרים שטענו שבשום פנים ואופן לא, שיסתדרו לבד, אבל בסופו של דבר הצלחנו להעביר להם כסף. זה היה מותנה בזה שלא יפוטרו עובדים. מאז, לאחר שהמפעל נעמד על רגליו והמשיך לעבוד, נפתחו אגפים נוספים, המפעל התרחב והייתה ברכה בעניין הזה. מה שקרה עכשיו זה שהממשלה ביקשה להביא את הרפורמה בחקלאות ואז נאמר על ידי בעל המפעל שהמפעל עלול להיסגר או עלול להצטמצם באופן דרמטי כך שכל מה שנעשה במשך כל השנים על מנת שהמפעל הזה יישאר ירד לטמיון. ביקשתי יחד עם משה ארבל דיון מהיר בוועדת הכספים בעניין הזה. אם יש דבר שאפשר להתגאות בו שהכנסת עשתה, זה בכך שהיא גרמה שהמפעל יישאר ולעובדים תישאר עבודה. המפעל, כפי שאמרתי, הוא מפעל עוגן בפריפריה,

אסור לאפשר לו לקרוס. דיברתי גם עם ההסתדרות. הם טוענים שהם הגיעו להסכמה עם המפעל. אני לא יודע בדיוק על מה, לכן אני מציע שנברר את זה כאן בדיון. אני מודה לך על קיום הדיון הזה שיש לו חשיבות עצומה לגבי הפריפריה ולגבי העובדים שעובדים שם. אני מודה לחברי הכנסת גפני וארבל שיזמו את הדיון, דיון חשוב מאוד. אני הייתי במפעל לפני מספר שבועות, לפני שלושה-ארבעה שבועות. פרי הגליל זה לא רק מפעל בחצור הגלילית, זה מפעל אזורי, זה מפעל שנותן עבודה לשכבות הכי מוחלשות במרחב, כולל קווי ייצור שמעסיקים אוכלוסייה בדואית, ערבית, דרוזית, צ'רקסית. כולם כולל כולם עובדים במפעל הזה. דרך אגב, זה מופת של שותפות יהודית-ערבית ובכלל. רק כשאתה עומד במפעל אתה יכול לראות את כל שרשרת הערך של המפעל - לחקלאים באזור ששולחים לשם את התוצרת, לכל מערך השינוע שמביא את התוצרת למפעל, לכל מערך השינוע שמפיץ את עשרות הטונות מידי יום למרחב ולכל הארץ. צריך להבין שהמפעל הזה הוא כמעין טבור תעסוקתי באצבע הגליל, הוא הרבה יותר רחב מאותם 250,300 עובדים של המפעל. הסיפור של עובדי המפעל הוא חלק מהסיפור, הוא לא כל הסיפור. כשדנים במה עושה המפעל הזה למרחב, צריך להבין את ההשלכה הכבדה שיש למפעל הזה, צריך לראות את כל התעשייה סביבו. זה לא מפעל הייטק שמייצר עכשיו תוכנה ואת שורת הקוד מפיץ לכל העולם. פה זו שרשרת שלמה של תעשייה שסובבת את המפעל. אני לא יודע להעריך כמה בדיוק עובדים באותה שרשרת, אבל אין לי ספק שמדובר בעוד מאות רבות של אנשים. במקום שהוא דל מקורות תעסוקה כמו אצבע הגליל המפעל הזה הוא מפעל דגל שאסור לתת לו להיסגר, אסור לסכן אותו. זה משליך על האופן שבו אנחנו מתייחסים לרפורמה בחקלאות, שחייבת להיעשות באופן מושכל, באופן שיטתי, באופן מקצועי ובאופן מדורג כך שנוכל להמשיך ולהפעיל את המפעל. כשהייתי במפעל הבנתי שקו ייצור של גזר גמדי זה לא קו יצור של ברוקולי, זה נראה אחרת, לוקח זמן להתארגן לזה, לוקח זמן לבנות את זה, זה לא קורה בן לילה. בכל דבר שאנחנו גוזרים על הנושא החקלאי צריך לזכור שבקצה יש גם את מפעלי העיבוד החקלאי. בדרך כלל לא מדברים עליהם כשמדברים על חקלאות, אבל הם לחלוטין חלק מהעניין.

רבה, אדוני היושב-ראש. אני מברך את היוזמים. חברי חבר הכנסת גפני, אני זוכר שזה נושא שטיפלת בו לא פעם. אני מודה גם לארבל וגם לך, אדוני היושב-ראש, ששמת את זה מהר. האמת שזה יום די מייאש מבחינה פרלמנטרית. התחלנו את היום בוועדת הכלכלה, בהצעה לדיון מהיר על סגירת מפעל לוריאל במגדל העמק, ולצערי בסיומו של הדיון הבנו שאין לנו כל כך מה לעשות ו-50 משפחות הולכות הביתה. יו"ר הוועד, בחור נשוי בן ארבעים ומשהו עם חמישה ילדים, אמר שהוא יודע לעבוד בפס הייצור, שהוא לא יודע לעשות משהו אחר, ושהוא לא יודע איך מחר בבוקר הוא הולך לפרנס ולהאכיל את הילדים שלו, במיוחד עכשיו כשהכל עולה, מה שעוד יותר מבהיל ומלחיץ אותנו. עכשיו אנחנו בדיון הכל כך חשוב הזה. זה נכון מה שאמר סגן השר - פיטורים במפעל בפריפריה זה לא כמו במרכז הארץ. כשאתה סוגר מפעל ואתה מפטר עובד, מבחינתו של העובד זה לסגור לו את החיים. למי שגר במרכז יש יותר אפשרויות למצוא תעסוקה. המפעל הזה הוא ייחודי מסוגו, אין הרבה אופציות. האנשים שילכו הביתה אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, שלזה הם התרגלו וזה מה שהם יודעים לעשות, יישארו בלי עבודה. רוב הסיכויים שהם יישארו בלי עבודה לא מהסיבה שהם לא רוצים לעבוד, מהסיבה שאין להם הרבה אפשרויות לפרנס את המשפחה שלהם. אני חושב שהממשלה במדיניות שלה, בצעדים שהיא נוקטת לאחרונה

לראות שהיא לא פוגעת באנשים, במיוחד באנשים בפריפריה. אם אתם רואים שאתם רומסים את העבודה לאנשים, רומסים להם את הפרנסה, תעצרו רגע, תראו איך אתם עושים את המהלכים שאתם כקואליציה רוצים להוביל בלי לפטר עשרות אם לא מאות עובדים. זה לא צריך להיות הכל בגל אחד. אם יש פעולה נקודתית, תפעלו כמו שצריך לפעול במשהו שהוא חריג. אם הגעתם למצב שבעקבות המדיניות שלכם הם מפטרים עובדים, תראו איך אתם גורמים לזה שלא יפטרו את העובדים. אם צריך להכניס את היד לכיס, תכניסו, כי בסוף זאת התוצאה של המדיניות שאתם מובילים וצריכים להתייחס אליה, לא להתעלם ממנה. בשנים האחרונות כל הסיפור הזה של פריפריה הפך להיות שם קוד. אני נצרתית, אני יודעת מה זו פריפריה. אני יודעת שלמפעל של תנובה שנמצא בעמקים יש רשימת המתנה של עובדים, שיש אנשים שמנסים להפעיל פרוטקציות והרבה מאוד דברים בגלל שאין משרות. לפטר מאות עובדים במפעל כמו פרי הגליל זו סכנה לצפון. מה זה אומר? שאנחנו לוקחים את הכבוד של האנשים. אלה אנשים שפשוט רוצים להתפרנס בכבוד. מדובר בנשים וגברים. אני רוצה להזכיר לכם את השמות של הישובים שמהם העובדים והעובדות האלה מגיעים - חצור הגלילית,

קרית שמונה, טובא-זנגרייה, ראמה, ריחאניה. 50% מהעובדים והעובדות הם ערבים, 50% מהעובדים הן נשים. מדובר בנשים שאין להן הרבה משרות אחרות ללכת לעבוד בהן, זה המקום היחידי שהן מתפרנסות ממנו. אני אשמח מאוד אם בסוף הדיון תצא החלטה לא ללכת על הנושא הזה של פיטורים של עובדים ועובדות בפרי הגליל. ההחלטה או אי ההחלטה על פיטורים זו החלטה של המפעל, הוועדה לא יכולה לקבוע למפעל מה לעשות. אני רוצה שתצא מפה קריאה חשובה וחדה.

רוצה לברך גם את חבר הכנסת גפני, גם את חבר הכנסת ארבל על הדיון, וגם אותך,

ששמת את זה על סדר היום. אין חולק על החשיבות של המפעל, על החשיבות החברתית, התעסוקתית, אבל אני חייב לציין שלא אהבתי את האיום האחרון על פיטורים בעקבות הכוונה של הממשלה לבצע רפורמה בחקלאות. כמה פעמים בעשור האחרון החברה איימה לפטר עובדים ובעקבות זאת קיבלה סיוע מהממשלה?

יכול להיות שזאת השיטה. אבל המפעל נשאר. אני רוצה להצטרף לעצב שדובר עליו ומלווה את היום הזה. היינו בדיון בבוקר על המפעל לוריאל במגדל העמק, עכשיו אנחנו בדיון על פרי הגליל. בפרי הגליל המצב שונה. גפני, פה מדובר על פיטורי עובדים, שם העתיקו את המפעל למרכז ואמרו לעובדים: "בואו עכשיו תתחילו לעבוד במרכז". כל מפעל עם הסוגיה שלו. אנחנו לא צריכים לחזק את הרצליה, אנחנו צריכים לחזק את יישובי קו העימות, לכן הדיון הזה חשוב. יו"ר ועד העובדים, אל תוותרו לאף אחד, תעשו כל מה שצריך. אנחנו מכירים את המפעל, אנחנו יודעים כמה הוא תורם לחיזוק הצפון ולחוסן הלאומי

החוסן הלאומי, אותו צריך לחזק. אנחנו נשמח לסייע לכם כמה שאפשר. תודה ליוזמים. אני מברך מאוד על הדיון, מברך את היוזמים במיוחד, זה דיון חשוב וקריטי. ברגע שמסתכלים על הנושא של פירות, ירקות ומוצרים חקלאיים ככלל רק מהחור של הגרוש, רק מהפריזמה של האם זה ייקר או יוזיל עבור הצרכנים, אנחנו מאבדים כל שמץ של סולידריות חברתית ושל הבנה מה זה בעצם תעשייה מקומית. אנחנו צריכים להסתכל על הצרכנים שלא יכולים להוציא את הפרוטה שאין להם, אבל אנחנו גם צריכים וחייבים להסתכל על חברים שלנו לקהילה. יותר חשוב לחשוב על רווחתם של חברנו בקהילה מאשר על הצלחתם או אי הצלחתם כצרכנים. יש פה תפיסה מעוותת של מי שמסתכל על אותם פועלים שהולכים להיזרק הביתה רק דרך החור של הגרוש. אני רוצה שאנחנו נהיה קהילה - יהודים, ערבים, חילונים, חרדים, אשכנזים, מזרחיים, נשים, גברים. אנחנו חלק מקהילה אחת. אני רוצה שתהיה לנו סולידריות חברתית, שנגלה אכפתיות אחד לשני. לפטר פועלים כי זה יוזיל מוצר, זה לא להתייחס אל האחר כאל אדם, זה לא להתייחס אל האחר כחבר איתנו בקהילה, זה אמצעי גרידא. הגיע הזמן שנשנה את הדיסקט ונתחיל להבין שאנחנו חייבים לפעול כמסגרת קהילתית עם סולידריות חזקה שתומכת באנשים המוחלשים ביותר, שאנחנו צריכים לפעול כחטיבה אחת לטובת כולנו. סגירה של מפעל שמביאה לזה שזורקים אנשים הביתה זה ההיפך הגמור. נשמע את ועד העובדים.

לא באתי לפה להיות הבכיין של המפעל, באתי לפה כדי להסביר לכם דבר אחד קטן ופשוט

אני מדבר כרגע כעובד ייצור. כיושב-ראש ועד העובדים נשאתי באחריות, עברתי את כל המאבקים שיכולים להיות. תמיד הייתה לנו את האמונה. ברוך השם עברנו את כל הסבב במציאות, לא בטלוויזיה, לא במשחקים, כדי שהזכות המינימאלית של עובד תישאר ותישמר.

זאת חובתכם כחברי כנסת שנושאים באחריות במדינה. כמה שנים את יו"ר ועד העובדים במפעל? אני מסיים עכשיו 50 שנות עבודה.

אבל לצערי נשארתי רק